שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת, ה-25 לאוגוסט 2020, ה' באלול התש"פ. על סדר היום התנועה והפקקים בכביש 6 ביוזמתו של ח"כ יעקב מרגי יו"ר הוועדה. היה ציוץ בטוויטר. לא, זה אחר כך התגלגל לטוויטר. פשוט הם התפרצו לדלת פתוחה. כשחבר כנסת בוועדה יוזם דיון נותנים לו לפתוח. פה חסכנו, פה היו"ר בדברי ההקדמה שלו זה הפתיחה. אין ספק, מי שמשתמש בכביש 6 ער לאחרונה - - - לא רק לאחרונה כבודו.

אני מרוב כאב לא יכולה לסבול. יכול להיות שאני אקלע לדברים שאת אומרת. ער לאחרונה בעומסים גם בקטעים שלא היינו רגילים להם. אדם שנכנס לכביש 6, אני לא רוצה שהוא ישלים עם זה שבירידה לפני ואדי ערה, חדרה שם,

אבל יש עומס. אני לא מדבר על הקטע הזה במשפכים, באזור בן שמן, חיבור עם כביש 1. אני בא מהדרום, לאחרונה יש עומסים כמעט בתדירות. הפך להיות נדיר שאתה נוסע חלק. מצד אחד אפשר לראות בזה ברכה, רמת חיים והכל, אבל אני אומר לכם, אני יודע גם לזהות למה. כשאנחנו יודעים לזהות למה, אז זה דבר שניתן לטפל בו, ניתן להקל, ניתן להיערך. אדם נכנס לכביש אגרה ומשלם כדי לקבל שירות. ואם הוא לא מקבל את התמורה בעד האגרה, אז הוא זועק ומוחה וצריך לראות איך אנחנו, אני בכוונה משתדל לא לקבוע או להסיק מסקנות בתחילת הדיון כי אני רוצה באמת לפתוח את הדיון ולשים את הדברים על השולחן, לשמוע גם את אנשי חברת דרך ארץ, רק צריך לשים לטובת מי שלא יודע וחברי הכנסת, הקטע שאנחנו מדברים כביש 6 מחולק לשלושה אזורים. הקטע הדרומי ללא אגרה עד נחל שורק, מנחל שורק עד עין תות - - - יקנעם. הוא צודק. עין תות. אתם מתגרים בי, אני אגיד לכם מה אנחנו סובלים עכשיו בקטע עין-תות יקנעם, לפחות תנו לזה להסתיים סוף סוף. גם על זה נקבל הסברים, למה זה נמשך יותר מדי. והקטע הצפוני שזו חברה אחרת, זה גם כביש אגרה. אני אתחיל עם חברי הכנסת. תציגו את הדברים בקצרה ולאחר מכן ניתן גם לאנשי חברת דרך ארץ, נשמע גם את משטרת התנועה כי יש לנו גם תהיות ובקשות, יכול להיות שיש הסברים אבל יש לנו תהיות על התנהלות מסוימת. ח"כ אימאן ח'טיב יאסין, מאחר והיא מתמידה בוועדת כלכלה והיא לא מבקשת כמו כל חברי הכנסת 'אני ממהר לדיון אחר', הפעם היא מבקשת לצאת,

אנחנו באמת באים מדיון אחר על משק המדינה. אבל אני לא אקפח אותה, כי היא מתמידה בוועדה. שתדע שאתה מתפרץ להצעת חוק של קולגה שלך שעובד יום ולילה על החוק. אני אשמח שתקדם אותו והוא - - - בבקשה אימאן. ברשותך, אני יוצאת לישיבה במשרד הכלכלה בגלל זה.

באמת אני מברכת על הדיון החשוב הזה ואני מקווה, חברי אחמד, שבאמת בקרוב הצעת החוק שלך תתקבל כי אין דבר יותר נכון מההצעה הזאת ואני מדברת כאזרחית וגם כתושבת הצפון שנוסעת כל הזמן על כביש 6 במיוחד בשש השנים האחרונות מאז 2014. מה שקורה בכביש 6, לא יאומן. זה לא מקרה חריג שיש תאונה, גם כשיש תאונה צריך למצוא פתרון איך לפתוח את הפקק ולא לחכות לפעמים שם ואני לא מגזימה, חמש שעות.

היו לי ימים שנסעתי בכביש 6 לירושלים שלקח לי שמונה שעות הלוך-חזור. תתארו לעצמכם, שמונה שעות של נסיעה. אפשר להגיע לסוף העולם בשמונה שעות. בשמונה שעות את יכולה להגיע מניו יורק למפלי הניאגרה. עם תחנות ביניים. לא יאומן מה שקורה. אני לא יכולה לתאר לעצמי איך דבר כזה, וחשבתי כאילו שזה עצלנות שלי שאני לא מבקשת שיחזירו את התשלום שאני משלמת עבור אותן נסיעות שאני נתקעת בהן, ורק עכשיו ידעתי שבאמת אין כזה דבר. הנושא של התשלומים והבירוקרטיה שנמצאת בכל הקשר מול הרשות שהיא אחראית ומנהלת את העניינים של כביש 6 הוא גם בעייתי, אנחנו ערים להרבה בעיות והרבה תביעות משפטיות שאני חושבת שאפשר לעשות אותן יותר קלות בשביל להקל על האזרחים. הדבר הנוסף שאני לא יודעת איך אפשר למצוא פתרון בסופו של דבר האזרח הפשוט רוצה להתעסק עם משרד אחד, לגבי התשלומים, ולא חלק זה לחברה הזאת וחלק נוסף לחברה השניה. אני חושבת שצריך להגיע להסדר אחד שיהיה תשלום ברור, הם יוכלו לעשות את ההתחשבנות בין שניהם ולהעביר כל אחד למקום שצריך, אבל האזרח צריך לשלם במקום אחד, כי זה אותו כיוון ואותה נסיעה, אם אני יצאתי מירושלים ורוצה להגיע לנצרת אז אני נוסעת עד הסוף או לצפון יותר ואני לא צריכה להתעסק עם שני משרדי תשלומים על אותו שירות. זה בקיצור. אבל אני רוצה להדגיש את הנושא של העומסים. לא ייתכן. כל המטרה של הכביש הזה זה להקל, זה שהבנאדם יוכל להגיע לעבודה שלו, למטרה שלו במרכז במקום אחר, ולחזור כאילו לנצל את הזמן. אנחנו משלמים על זמן, זה משאב וצריך לנצל אותו ואנחנו גם משלמים עבור השירות הזה ולא מקבלים אותו.

בבקשה אחמד טיבי. תודה רבה. יש דיון בוועדת הכספים על משק המדינה. הפעם עם משרד החינוך. מזה מספר שנים אני מנסה לקדם הצעת חוק לגבי אי תשלום במקטע כל שהוא שיש בו עומס תנועה או עבודות בכביש, בכביש 6. כשביטן היה יו"ר הקואליציה בכנסת ה-20, הוא תמך בהצעת החוק. אבל אתה התחלת כבר בכנסת ה-19.

ואז התחלתי את זה כהצעת חוק לבד, אחר כך צירפתי את יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל כיוזם שני איתי, כדי להקל על קידום החוק.

ולא עזר. יכול להיות שבגלל שהוא הפסיק להיות חבר כנסת. עכשיו אתה חבר כנסת, בוא נשתף פעולה ביחד למען הציבור.

לא יכול להיות שהציבור ומשתמשי הכביש משלמים כסף, משלמים אגרה ואין תמורה לאגרה. אין תמורה לאגרה. הרי יש כביש נוסף מקביל ששם לא משלמים, אבל שם יש פקקים. המטרה הראשונה של הכביש הזה זה נסיעה מהירה יותר, בזמן קצר יותר, בלי פקקים. משרד האוצר התנגד בטענה שיש הסכם חוזי בין המדינה לבין החברה, חברת דרך ארץ. נדמה לי שמדינה שמוכנה להוציא מיליארדי שקלים על בחירות מיותרות, יכולה לפצות את החברה - - - בסוף היא לא מוציאה אבל. הוציאה כבר בעבר שלוש פעמים.

בעוד ארבעה חודשים אולי היא תוציא - - - נא לסכם. אז שאם יש איזה קנס או פיצוי לחברה, שתיתן לחברה 20, 25 מיליון שקל, ותקל על האזרח, על מי שמשתמש בכביש 6. אני זועק את זעקתם של כלל הנהגים והאזרחים המשתמשים בכביש. תודה רבה אדוני. תרים את הכפפה. אני לא משפטן אבל אני מחוקק ותיק, יכול להיות שנצטרך לתקן את דיני החוזים כדי להצליח בחוק הזה. אתה לא משפטן, אני משפטן - - - בבקשה אדוני. תודה אדוני היו"ר באמת על הדיון החשוב הזה שנוגע לכלל האזרחים וכלל המשתמשים בדרך. אני חייב לצאת כי יש לי פגישה עם שר הכלכלה. לי ולחברתי אימאן ח'טיב עם ראש עירית עראבה שזה הישוב שלנו כך שיש לנו צו 8 מצד ראש העיריה. בעניין של כביש 6 איך שאמר חברי אחמד טיבי, אני והוא נפגשנו פגישות רבות בזמנו עם יו"ר הקואליציה דוד ביטן והיו כמה ישיבות והצעת החוק שלנו עברה בקריאה טרומית, אבל מאז היא לא קודמה בטענה שבאמת בהסכם שבין המדינה לבין החברה הזוכה, כנראה שהחברה לקחה עורכי דין מאוד טובים, מצוינים - -- סעיף שיפוי. בדיוק. שאמרו כל שינוי כל זה שמוריד מההכנסות, המדינה צריכה לשפות אותם ולפצות אותם ולכן המדינה פה תקועה, והיא אומרת שהצעת החוק צודקת, אי אפשר לחייב נהגים ומשתמשים בדרך שנתקעים שעות על גבי שעות ולא רק שסובלים מהפקקים, גם הם משלמים על זה. לכן אין יותר צודק מהצעת החוק הזאת. אני קורא לך אדוני היו"ר ולחברי מלכיאלי, אלוף החקיקה החדשה בכנסת ה-24, ובאמת הייתי קורא לכל החברים מכל הסיעות כדי לקדם את הצעת החוק הזאת ואם צריך להגיע, גם החברה פה לא צריכה לעמוד על קוצו של יוד, היא יודעת שהיא לא - - - ברשותך, אני מסכים איתך, צריך לטפל בקטע של השיפוי, אבל צריך לתקוף את הבעיה רק בקטע של השיפוי, יש הרבה דרכים למזער ולצמצם את העומסים ואת הפקקים בכביש 6. בנוסף לסיפור של - - - נכון. תודה אדוני. ח"כ מלכיאלי בבקשה. תודה רבה אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת. אני קודם כל מתחבר למה שאמרה הצעת החוק של ח"כ טיבי, ומה שאוסאמה אמר. אני רוצה לומר לכם משהו שאתם לא מאמינים שקיים, הצעת חוק שלי של ועדת שרים ובגיבוי האוצר, הטיסו אותה, תבין דבר שהוא שערוריה שאי אפשר להבין. במדינה יש חוק שנקרא חוק ריבית והצמדה. מותר לגבות במקומות מסוימים 6%. ריבית פיגורים, המדינה מאפשרת 11%. יש שוק אפור בחסות המדינה שנקרא חברות אשראי חוץ בנקאיות, להן מותר לגבות 18%. יש חברה אחת במשק שקוראים לה דרך ארץ, מותר לה לגבות אתה יודע כמה אחוזים? 25%, וזה כל כמה חודשים מכפיל את עצמו. אין חברה יותר חוצפנית מאשר חברת דרך ארץ, 25%. סיפרו לי את זה ולא האמנתי. הגשתי הצעת חוק, וכמובן גם משרד האוצר הגאונים אמרו לי 'תשמע, המדינה נתנה להם את זה בחוזה' אתה יושב עם החברה, עשינו ישיבה אצל סגן שר האוצר עם רשות האכיפה, עם החשב הכללי, כל החכמים ביחד. מדינת ישראל אמרה לחברת דרך ארץ 'אתם בחוזה - - -' הרי מי לא משלם? האנשים החזקים יש להם הוראת קבע, הם מסודרים,

האנשים החלשים שהוא בונה על זה שהוא יקבל תלוש בדואר, והקנס לא מגיע אליו, המדינה בחוזה בנתה שהמסכן הזה ישלם את העלויות של הזה. חברת דרך ארץ גם על פניו לכאורה לא דיברה אמת כשהיא גם הודיעה שזה 130 מיליון שקל, מבדיקות שעשינו אחרי זה כנראה שזה לא נכון, אבל גם אם זה נכון, המדינה עשתה חישוב עם החשב הכללי שאני לא רוצה להתבטא מה שאני חושב עליו, הוא חתם חוזה כזה על חשבון אותם אנשים הכי חלשים שיש, ואני אומר, אוקיי, הפרת חוזה, קודם כל יש שיפוי. המדינה יודעת לשפות. דבר שני, עוד ארבע שנים נגמר החוזה שלהם. אני רוצה היום שהמדינה תחוקק שאי אפשר לחדש כזה חוזה אכזרי, 25% ומכפילים את זה כל כמה חודשים.

אני תוקף את זה מעוד כמה מקומות את משרד האוצר ואת החברה הזאת שאני חושב שאין לה שום פרצוף להסתכל על הפנים, כתוב 'בור ששתית ממנו אל תירק'. אני נוסע כל הזמן בכביש 6, נהנה מהכביש ונתקע בו גם בפקקים. אני חושב שהחברה צריכה להיות מינימום של אנושית להגיד 'רבותי, אני יורדת מהריביות האכזריות'. תודה.

תודה רבה אדוני היו"ר. אני רוצה לחזור לבעיה המרכזית שהיא בעיית הפקקים בכביש 6, פקקים שמעמיסים זמן ועייפות על נהגים, בעיקר הנהגים העובדים שנוסעים בבוקר, יוצאים מביתם, לדוגמה מאזור המשולש בשעה 5:00, 5:30 בבוקר, הולכים לעבודה וחוזרים בשעות הערב, הירידה מכביש 6 לדוגמה לוואדי ערה, זה סיוט. ויש מורים ומורות שעובדים בנגב שהם גרים בגליל. זה שעות של נסיעה, זה עייפות וזה גורם לריבוי תאונות וזו סכנת נפשות. צריך לטפל בפקקים. אני רואה את הנתונים של נדמה לי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, יש ירידה בתאונות בכביש 6. זאת אומרת שמקור הבעיה זה לא רק בתאונות דרכים, יש עוד גורמים נוספים שמייצרים את הפקקים האלה, ואם זה לא תאונה, שאין לנו שליטה, יש לנו שליטה על זה אבל זה גורמים נוספים שגורמים לפקקים ויש לנו שליטה יותר טובה עליהם. אם זה עבודה בכביש, אם זה שיפוצים אם זה לא יודע מה, אולי צריך להגביל את הקיבולת של הכביש, להגביל מספר מכוניות. הרי אפשר שם לשלוט און-ליין על מספר המכוניות והרווח העצום שהם רוצים לגבות מהמשתמשים, צריך גם שתהיה תמורה. לכן אני מציע, עכשיו עושים ריחוק חברתי, אפשר לעשות ריחוק בכביש 6 ולהגביל את כמות המכוניות שנוסעות בכביש. זה אפשרי טכנולוגית. אני עקבתי בחודשים האחרונים על עיכובי תנועה שנוצרים ופה אני רוצה את הקשב של משטרת התנועה, על עיכובים בתנועה שנוצרים בכביש 6 רק בגלל עקיפות של משאיות. התופעה הזאת של משאית שעוקפת משאית, לוקח לה כמה דקות לחזור לימין, מייצרת עומס בלתי סביר, בשיא חוצפתו קשה לו לנסוע בימין, אחרי חצי דקה הוא עוקף עוד משאית. אני מבין את החוסר, ואנחנו נשמע, אני רק זורק את זה לחלל האוויר כדי לעורר את הדיון ואני מבין שלא רצו מלכתחילה נוכחות מוגברת של משטרת התנועה בכביש 6, ואנחנו מברכים, אבל יש סוגיות שגם אתה וגם אני וגם החברה צריכה לדרוש את האכיפה הספציפית הזאת שמייצרת. מעבר לזה, אנחנו יודעים שהתרחשה תאונה, יודעים שיש עבודות, משהו בלתי צפוי, צוות התערבות חייב לעצור את המשפכים. לפעמים אתה רואה תאונה, אתה רואה את החסימה, ועוד מאפשרים למכוניות להכנס לטבעת, למה? אנחנו יודעים את הנקודות מאיפה יורדים לכביש הזה. תעצרו את המשפכים. תסיים. עקיפה של משאיות זה מטריד במיוחד איפה שזה רק שני מסלולים. בכל מצב זה מטריד. ולא לדבר על הקטע הזה בין ואדי ערה לעין תות, המחלף החדש שבונים עכשיו בעין תות עד יקנעם, יש שם כל יום, אתה נתקע שם חצי שעה,

תלוי במזל שלך ועכשיו בגלל הקורונה, בגלל שכל האזרחים מטיילים בארץ, זה פי כמה וכמה, צריך נוכחות משטרה כדי לטפל או לווסת את התנועה. מיד אתן ליבגני לדבר. אספר לכם סיפור שהיה לי במוצאי שבת. כל מוצאי שבת אני מבקר את אמא שלי שתהיה בריאה,

בחזרה למחלף בית קמה, הקשבתי לחדשות הסחתי את דעתי ופספסתי את מחלף בית קמה. אני צריך להמשיך עד לירידה לכביש 40 למושבים או למחלף קריית גת. אני רוצה לומר לכם שזה היה עמוס, למה הסחתי את דעתי ואחר כך אי אפשר היה להכנס. חזרתי לכביש 40,

שומם כמעט. נסיעה חלקה. יש מצבים לפעמים שעדיף לנסוע כבר ב - - - יש רמזורים וזה, אבל זה מכפר. אבל זו לא הכוונה של מי שרצה לייצר את כביש 6. ואנחנו כאן כדי,

אנחנו לא באים בטענות, אנחנו שמים את זה על סדר היום בחלל החדר כדי שכן, גם חברת דרך ארץ והחברות האחרות יבינו שהם לא יכולים להסתתר אחרי מכרזים סעיפים וחוזים. אם יש מה לעשות, למרות שהם מוגנים בחוק, הם יצטרכו לעשות את זה, ואנחנו נדרוש מהרגולטור שידרוש את זה, ואנחנו נקדם את פני החוזים הבאים גם כן. יבגני בבקשה. אני גם רוצה להתייחס בקצרה. קודם כל יש בעיה מובנית, במדינת ישראל חסר כביש 6 נוסף. בשנות ה-2000 אפילו כשאביגדור ליברמן היה שר התחבורה, בא רעיון שמדינת ישראל צריכה להיות מרושתת בכבישים מהצפון עד לדרום ומהמערב למזרח ואז דיברו על ארבעה כבישים מהצפון לדרום שזה כביש 2, כביש 4 וכביש 6,

כביש 90 לא יכול להיות כביש רביעי שנותן את המענה לכל המשאיות והמובילים מהצפון לדרום ואין לנו כביש נוסף ומפה מתחילה הבעיה. לגבי כבישים ממערב למזרח דווקא יש פה שיפור כי נבנו הרבה כבישים ואתם כמשטרת התנועה יודעים את זה, בצפון, באזור המרכז, גם בדרום, עם זה אין בעיה. יכול להיות שדווקא בתקופת משבר הקורונה שצריך להשקיע בצריכה הציבורית, אולי זה הזמן, אנחנו כל הזמן מדברים על כך שצריך להשקיע בכביש 90 ולעשות אותו עם הפרדה אז אולי המדינה תממן עכשיו רעיון של בניית כביש נוסף. זו נקודה אחת. נקודה שניה, יש מדינות באירופה, אני יודע שזה קיים בגרמניה, שאסור לצלם תאונות דרכים. שאדם שעובר ורואה בכביש תאונת דרכים ומצלם,

אצלנו אם חלילה קורית תאונת דרכים לא רק שהתנועה עוצרת גם בחדשות אתה שומע 'עקב סקרנים', סקרנים צריכים לעצור, וזה מטורף. זה תפקידה של המשטרה לבדוק שאנשים לא יתחילו עכשיו להיות סקרנים ולהסתכל על כל תאונה שקורית, גם בנתיב הנגדי וגם מעבר לכביש. זה הרגלי הנהיגה, אין מה לעשות. דבר נוסף אתה דיברת אדוני היו"ר - - - אנשים נוסעים לאט פתאום. בוודאי. אין כזה דבר שישראלי לא יסתכל מה קורה שם וגם לא ייתן את דעתו על התאונה וגם אולי יציע גם סיוע. או שיצלם. יירד לצלם. זה מה שאני אומר, שבגרמניה אתה תחטוף קנס על זה שאתה מצלם תאונה, כי זה החוק. והשוטר הגרמני לא ידבר איתך פעמיים, הוא ייתן לך דו"ח על זה שאתה צילמת תאונה ובכך הפרעת לתנועה, כי התפקיד שלך בכביש זה לנסוע ולא לצלם תאונות. דבר נוסף, דיברת על משפך, שיש לך שלושה-ארבעה נתיבים ובסופו של דבר זה מגיע לשניים-שלושה, כל יום אנחנו נוסעים בכביש 6, אני עכשיו בדרך לפה לא הבנתי למה יש פקק. לא תאונה, לא שום דבר, פשוט כי משלושה- ארבעה נתיבים אתה מגיע לשניים ומנהרה, אני מדבר על מחלף נחשונים לכיוון ירושלים.

אני כבר למדתי שאתה עושה את זה בנתיב הימני אתה עובר את כל מי שנמצא בנתיב השמאלי.

אפשר - - - אמצעים טכנולוגיים ומזל"טים וכל מיני אמצעים מלמעלה, אפשר גם לכוון תנועה. אני חושב שבעניין הזה אפשר לעשות הרבה, וכמובן כשאנחנו מסתכלים על כביש 6, ואתה אמרת אדוני היו"ר שלא רוצים נוכחות מסיבית של המשטרה בכביש 6 - - - לא אנחנו. לא רצו מלכתחילה. לא רצו מלכתחילה בגלל שזה כביש פרטי כביכול ואז יש את האכיפה והפיקוח וכל הנושא הזה. אני כל יום, כולנו נוסעים בכביש 6, רואים שם מהירות מטורפת, אנשים נוסעים במהירויות, אתה נוסע 120 במקום שמותר לך 120, אתה כמו צב. חושבים שאתה ישן בנהיגה. אז מצד אחד זה כיף להרגיש כמו באירופה ב- - - יש תפיסה שמבקשת להגדיל את המהירות. מצד שני זו עבירה על החוק. זה מה שאני אומר, לפעמים זה מרגיש נורא שאת האנשים, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על זה, עבריינים על הכביש לא תופסים והם ממשיכים לעשות את העבירות, מצד שני כשאתה רוצה באמת להכנס לאוטו להגיע למקום, להיות נהג נורמטיבי ולנסוע בהתאם למהירות ויש חלקים בכביש 6 שמותר לנסוע 120, - - - אם אתה לא גר בדרום אסור לך להיות מתוסכל מעבריינים בכביש. אין לך זכות דיבור לידנו. זה לא רק בדרום, זה גם בצפון. בסדר, אבל בדרום זה בולט בצורה כמעט שגרתית. אין מציאות שאתה לא מופתע בימין ובמרחק של חצי מטר ממך הוא עקף אותך מימין. אבל בוא, אני בכוונה לא רוצה לסטות. מכובדי ראש מתנ"א, הדיון הוא כביש 6 לכן לא אתן לך עכשיו, רק אחרי שנתייחס ונשמע. כביש 6, בוא נתחיל ככה, שמעון אברהם סמנכ"ל זכיינית כביש חוצה ישראל.

כבוד יו"ר הוועדה חברי הכנסת, תודה על ההזמנה. אני רוצה להתייחס לחלק מהנקודות שהועלו על ידי חברי הכנסת. ראשית הנושא של הקטע המשותף שכבוד יו"ר הוועדה דיברת עליו בתחילת הישיבה, הקטע הזה אמור להיות מורחב, יש סוגיה כרגע שנוגעת תכנונית למרחב דניאל, ברגע שזה יסוכם הקטע הזה אמור להיות מורחב על ידי הזכיין דרך ארץ ויימצא פתרון, זה הפתרון לעיכובים שציינת בתחילת השיחה. לגבי העבודות שדיברה חברת הכנסת בתחילת הישיבה, העבודות בקטעים 1 ו-2, בעצם בין זכיון דרך ארץ לבין הקטעים הצפוניים, כרגע העבודות בעיצומן ובתחילת שנת 2022 העבודות יסתיימו וזה אמור לתת מענה. זה תואם את לוחות הזמנים שהיו מלכתחילה? בנושא של קטעים 1 ו-2 ישנו עיכוב בגלל הסוגיה התכנונית, כרגע אנחנו מסכמים אותה מול משרד התחבורה והזכיין וזה אמור לצאת לביצוע אני מקווה בעתיד הקרוב. לגבי הקטעים 1 ו-2 כרגע למיטב ידיעתי זה תואם את לוחות הזמנים. 1 ו-2 תן לחברי הכנסת בדיוק מיקום. הקטעים 1 ו-2 זה בעצם ללא אגרה בין זכיון דרך ארץ, בין עין תות לבין הקטעים

מנהרת יקנעם, בעצם הזכיין הצפוני, זה בעצם הקטע ללא אגרה שסמוך ליוקנעם. בין עין תות ליוקנעם. לגבי הפתרון הכולל לסוגיה הזאת, אכן השימוש בכביש חוצה ישראל זכיון דרך ארץ עולה עם השנים, גידול מאוד מרשים וניכר, בעצם הכביש הזה שהוא כביש אורך שמשמש למעבר תנועות אורכיות בין חלקי הארץ באמת השימוש בו הופך להיות יותר ויותר פופולארי ולכן כרגע ישנה יוזמה של חברת חוצה ישראל כמובן בהוראת משרד התחבורה ליצור הרחבה, נתיב נוסף, נתיב רביעי מאזור קסם כולל קטע 18 עד עין תות, נתיב שלישי בקטע 18, בעצם בין עירון לבין עין תות, זה נתיב שלישי נוסף בנוסף לשניים הקיימים ונתיב רביעי בין קסם לבין עירון שזה פרויקט גדול מאוד. אנחנו כרגע מתעתדים, ברגע שנקבל את הרשות ואת התקציב ממשרד התחבורה, ברגע שתיפול החלטה, להתחיל ולתכנן את הפרויקט הזה וזה אמור לתת פתרון כולל טוב לכביש האורך הזה, בנוסף לפתרונות אחרים שמשרד התחבורה מקדם כרגע כמו שידרוג כביש 444 כדי לטפל בנסיעות קצרות לאורך התוואי הזה, במקביל לתוואי הזה, נתיבים מהירים באזור כביש 2 והמסילה המזרחית, אלה פתרונות שמשרד התחבורה מקדם, ואנחנו חושבים שברגע היוזמה הזאת תתקבל החלטה ותצא לפועל תתן הקלה טובה מאוד לטובת משתמשי הדרך. בנושא המשאיות ישנם מפרצי חירום שכרגע כבר התחילו בעבודה בתחום זכיון דרך ארץ, ארבעה מפרצי חירום כרגע מתחילים בהקמה, חמישה נוספים כרגע בהליכי תיאום בקטעים הדרומיים שעליהם דיבר יו"ר הוועדה,

שהם יתנו פתרון מסוים לנושא עצירה של משאיות ורכבים פרטיים במקרה של תקלה והתרעננות. דיברתי על העקיפה של משאיות. בנושא של עקיפה של משאיות ישנו איסור של עקיפה למשאיות בשעות מסוימות בקטע המרכזי. משאית מותר לה לנסוע בנתיב שמאלי? ישנו איסור עקיפה בשעות מסוימות בקטע המרכזי בזיכיון דרך ארץ, לגבי אכיפה של האיסור הזה אני מניח שאם ירצו יתייחסו הזכיין - - - ומשטרת ישראל. השאלה אם חברת דרך ארץ הזכיינית עושה פעולות אקטיביות לניתוב, לצמצום בעומסים לייעול הנסיעה בכביש או שזו גזירת גורל ואנחנו חיים איתה ככה. אני מניח שהם ירצו להתייחס, הם נמצאים כאן בדיון. כרגע בעצם הזכיין והמפעיל עושים כמיטב יכולתם. הפתרון זה בעצם הרחבת הכביש הזה לאורך התוואי, נתיב נוסף - - - אתה לא סמנכ"ל החברה? הוא הרגולטור. אני סמנכ"ל זכיינות של חברת חוצה ישראל, אני אמון על פרויקטי האגרה בישראל בשלב ההפעלה שלהם, חברת חוצה ישראל היא חברה ממשלתית שתחת משרד התחבורה. יש מימון של הממשלה? הממשלה משקיעה - - - אנחנו נשמע גם את משרד התחבורה. אפשר התייחסות למה שנשאל כאן גם על הריביות וגם על האגרה בזמן של פקקים? אתם חיים טוב עם זה שמשלמים 25%? אני מציע שהזכיין יתייחס לנושא הזה, כעקרון החוק מאפשר את ה- - - הזכיין רוצה כסף. רגע, אתה לא הכתובת.

נקבל תשובות. משרד התחבורה נמצא איתנו? בבקשה. אני מנהל אגף תקציבי פיתוח. שזה קשור לדיון?

תדבר. שמעת את הנושאים, שמעת את הבעיות. אני רגע אתייחס לאכיפה בכביש. אני גר ביו"ש. שם אתם לא מקופחים מבחינת כבישים כמו כביש 90. אז נעבור לכביש 6. תודה. אני חושב שאנחנו צריכים לחלק את הדיון

חלקים.

הקשר בין האגרה לפקקים. אני לא בטוח בכלל שאנחנו צריכים לחבר אותם,

כשאנחנו מדברים על הפחתת אגרה אנחנו צריכים למצוא מקורות אחרים וכמו שאתם יודעים המצב הוא כזה ש - - - לא ביקשנו להפחית אגרה. ביקשנו לקבל תמורה בעד האגרה. אני דייקן. אני אנסה להציג את - - - אתה יודע למה?

הפרוטוקול שומר עלי כל הזמן והכל מתועד. אז אף אחד פה לא ביקש להפחית אגרה. הדוברים, אנא דייקו.

יש מספר דרכים לממן כביש. דרך אחת היא לממן אותו מתקציב המדינה, דרך אחרת היא לממן אותו באופן זכייני. גם כך וגם כך המימון יוצא מאזרחי ישראל, זו רק שאלה של מאיזה כיס זה יוצא. אנחנו לא מדברים על אגרת גודש, אגרת גודש אומרת שככל שנוסעים יותר אנשים בכבישים מקבילים מעלים את אגרת הגודש. בכביש זכייני מסוג חוצה ישראל זה לא המצב. המצב הוא שכדי לממן את הכביש בחרו להשתמש בשיטה אחת שקוראים לה 'אזרח מסוים משלם' ולא להשתמש בשיטה אחרת שקוראים לה 'אזרח אחר משלם'.

תקשיב, אם היה לי יום עיון על איך מפתחים כבישים או פרויקטים במדינת ישראל, הייתי מזמין אותך שתתן לי שיחות רקע. הדיון פה היום כרגע, העומסים בכביש 6. בסדר, בארבעה משפטים הראשונים נתת הקדמה,

אני אגיד לך למה אני מצפה בדיון כזה מנציג משרד התחבורה. האם הוא ער לכך ומה הוא הולך לעשות. מה ההתמודדות עם העומסים והפקקים בכביש 6. אנחנו ערים לכך, כמו ששימי אמר קודם, אנחנו כרגע בודקים את ההיתכנות של הרחבת הכביש מקסם לעירון לארבעה נתיבים, ומעירון לעין תות. בשני הכיוונים?

ומעירון לעין תות לשלושה נתיבים,

כי אנחנו בתוך כביש זכייני וצריך למצוא את המקורות התקציביים וכמו שאתם יודעים העלות של זה היא מיליארדי שקלים ולכן שוב, אנחנו ערים לזה, אנחנו בוחנים את זה, אנחנו גם שואלים את עצמנו איזה סוג כביש זה יהיה וכולי. סליחה שאני שואל, היו"ר, המדינה מממנת והזכיין מרוויח? איך זה הולך?

מחפשים, זה לא מה שהוא אמר. מאחר וביקשתי ממנו דיוק אני חייב להגן גם. זה לא מה שהוא אמר. המדינה בוחנת את הדרכים איך לממן את הפרויקטים האלה.

זה לא המדינה שמשלמת - - - יכול להיות שהיא תשלם, יכול להיות שהיא תממן, וזה לא עבירה ולא כלום, היא תצטרך להתאים בחוזה עם הזכיין.

האזרחים צריכים לקבל מענה.

איזה דרך, אין לי בעיה, העיקר שהמענה יהיה סביר. אני לצערי הרב בשלב הזה לא מקבל תשובות, אולי בהמשך. אני חושב שעניתי. ענית, כן. בקטע הזה ש, אני אשאל אותך שאלה. שמעת את הטענות על הסעיפים הכמעט דרקוניים בחוזה עם החברה הזכיינית. יש שיקולים, יש דיונים האם - - - מצטער, את הנושא הזה אני לא מכיר, של ה-25%. גם תשובה. תודה. יעקב זכריה מנהל מרחב מרכז הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. חשוב שזה יהיה לכם בראש אבל, לקראת החוזים - - - מעכשיו אני מכיר. אני מציע שהמחוקק יהיה לו בראש ויכין את עצמו בחקיקה. המחוקק כבר העלה הצעת חוק בוועדת שרים, משרד התחבורה התנגד - - - תודה. בבקשה. תודה. רציתי בבקשה להוסיף כמה נתונים לגבי תאונות דרכים שזה חלק מדברים ש - - - תציג את עצמך. אני יעקב זכריה מנהל מרחב מרכז ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים. אני מבקש להוסיף מידע על תאונות דרכים בכביש. אנחנו מדברים על כ-600 תאונות דרכים בכביש כולו, בכל החלקים שלו, 600 תאונות דרכים בשנה, מתוכן כ-30-35 תאונות חמורות, כשאני מדבר על תאונות חמורות זה אומר תאונות קטלניות ותאונות קשות. ביחס לירידה שאולי הובן קודם מהנתונים, אז אין ירידה בנתונים הכלליים,

יש עליה בתאונות הקלות. אנחנו מדברים אם ב-2015 היו 595 תאונות אז ב-2019, 827 תאונות. כן יש ירידה בתאונות הקטלניות, אם ב-2018 היו 10 תאונות קטלניות, ב-2019 היו 3 תאונות קטלניות. השנה אנחנו מדברים נכון להיום שבכביש אירעו 4 תאונות קטלניות. הוזכר פה הנושא של משאיות, אז אפשר לציין ש-27% מהתאונות החמורות הן במעורבות משאיות בכביש. רוב התאונות שמתרחשות בכביש הן תאונות חזית-אחור, הן נובעות בין היתר בגלל עניין של שמירת מרחק, של היסח דעת, ויכול להיות שהן גם כן נובעות בגלל הפקקים, זאת אומרת שיש האטת תנועה בגלל פקק כזה או אחר ומי שמצטרף ל- - - אבל תמיד תמיד היסח הדעת מפריע.

הוא לא ערני לזה שיש האטת תנועה ואז זה גורם לתאונת חזית-אחור. חלק מהתאונות הן תאונות הולכי רגל. פה אני מבקש לציין, אמנם הן חלק קטן אבל מתוך החלק הקטן הן קטלניות ביותר. אם אנחנו מדברים על 27 תאונות פגיעה בהולך רגל, הרי ש-15 מה-27 הן תאונות חמורות, 13 מתוכן הן תאונות קטלניות. תאונות הולכי רגל, לכאורה מה עושה הולך רגל בכביש 6? במעט מאוד מקרים מדובר באנשים זרים שנכנסו כהולכי רגל לכביש, ברוב המקרים מדובר בהולך רגל שזה בעצם נהג שנתקע בגלל פנצ'ר או בגלל בעיה אחרת, עצר בשול הדרך ורכב אחר שהנהג שלו כנראה היה מוסח דעת, פגע בו והרג אותו. הנושא של עצירה בשול הוא נושא מוכר בכביש 6, הם ערניים אליו, אני יודע שהם גם מפרסמים אותו במסרים שלהם וזה משהו שמטפלים בו אבל עדיין תאונות במתווה הזה מתרחשות. אני רוצה לציין לגבי העבודות בחלק הצפוני, צריך לזכור שבחלק הצפוני היום כבר יש שם שלושה נתיבים, ואת הנתיבים שיצרו בחלק הצפוני במקום של העבודות, יצרו אותם על חשבון השול. בעצם יש שני דברים שקורים בחלק הזה. ביטלו את השול לגמרי והצרו את הנתיבים, מה שמקשה על התנועה של שלושה כלי רכב בשלושה נתיבים במקביל בקטע הזה. מצאתי לנכון לציין את הפרטים האלה כדי ש- - - לכן נתנו לך. תודה. משרד האוצר איתנו? החשב הכללי, אגף תקציבים. אריאל הבר בבקשה.

אני אתייחס בקצרה כי לרוב הנקודות כבר גם שימי וגם אבי התייחסו. את ההתייחסות שלנו להצעות העברנו. אל תבנה עליהם כי הם לא נתנו לי כלום בדיון. אז אני אשמח שתמקד את השאלות. קח את הסקירה ואני אוסיף לך את השאלות. שוב, אני אגיד ממש בקצרה, אנחנו התייחסנו גם לנושא של הריביות שח"כ מלכיאלי העלה, גם לגבי הרחבת הנתיבים, זה דברים שנמצאים כעת בדיונים - - - לא התייחסת.

ואין לנו הרבה מה לעדכן מעבר למה שעודכנתם. על הריביות אתה יכול להתייחס? כן. מהבדיקות שערכנו מדובר בעלות תקציבית מאוד גבוהה לתקציב המדינה וצריך להביא לדבר הזה מקור, ככל שההצעה הזאת מקודמת. אריאל, אנחנו שנה 18 בבית הספר הזה, אז בוא תקשיב. אני מכיר את התשובה של אגף תקציבים, אתם מוכנים לכל, רק תמצאו מקור תקציבי. אני אשאל אותך, אם הייתי מקבל את נציג החשב הכללי היה לי יותר קל לשאול את זה, ולכן אני - - - נציגי החשב הכללי גם פה, אפשר לפנות אליהם.

אז נתחיל איתם קודם כל. עינת גמזו. ניסיתי שתגיעו לזה לבד אבל לא הולך, אז אני אשאל את השאלות. עלו כאן סוגיות לגבי הסעיפים בחוזה עם הזכיינית. אנחנו מבינים שהזכיינים מנופפים בחוזה ואומרים 'תקפצו, זה מה יש'. גם איזו אמפטיה או הבנה למה שקורה לא גילינו אפילו בדיונים האלה, חוץ מהופעה טכנית לספר לנו מה קורה בכביש. אז ככה, העלה ח"כ מלכיאלי בחוזה את סוגיית הריבית המופקעת והמופקרת שהחשב הכללי אישר בהסכם עם הזכיינית, דבר שני, לגבי הסעיף הזה שאם האזרח משלם אגרה הוא צריך לקבל תמורה בעדה ואם הוא לא מקבל תמורה בעדה, לא שילבתם את זה בזיכיון או בחוזה הנוכחי, השאלה אם יש תהיות לגבי העתיד. אני אתייחס אחד-אחד. לעניין הריבית, בעצם הריבית כמו כל יתר הפרמטרים נקבעים לפני, אני מנסה לפשט נושא שהוא מאוד מורכב, אבל הם נקבעים לפני שהוא עולה לקרקע ומתחיל לעבוד ובעצם אנחנו אומרים לו 'תקשיב, אלה תנאי העסקה, מבחינת ההכנסות זה יהיה ככה, מבחינת הריביות זה יהיה ככה', כל דבר ודבר אנחנו מסבירים מראש, וכאשר אנחנו מסבירים את הדבר הזה מראש, בא הזכיין ובסוף הדרך מביא לנו כביש, מביא לנו כביש שכמו שאבי ממשרד התחבורה הסביר קודם, הכביש הזה הוא בעצם נבנה בשיטת מימון שהיא טיפה שונה. המדינה לא שמה את כל הכסף מראש, המדינה קיבלה כביש והאזרחים בעצם מקבלים את הדבר הזה והמדינה והאזרחים והציבור בעצם משלם עליו לאורך זמן. ההצעות האלה בעצם משנות את כללי המשחק, ואפשר לשנות את כללי המשחק, אבל לשינוי של כללי המשחק יש בסופו של דבר עלות כי בעצם אנחנו הגדרנו את הכל מראש. למה ריבית פיגורים של אדם שלא קיבל דו"ח בכלל נכנס לשיקול תחשיב עלויות עתידי של החברה הזכיינית, אני לא מבין את הרציונל. קודם כל בוא נדבר על המקרה הספציפי הזה. המקרה הספציפי הזה מדבר על שלושה חודשים אחרי שחוב נהיה חלוט. כלומר זה לא שהוא לא קיבל בדואר פעם אחת מכתב - - - למה 25%? זה קיים תקדים בענפים אחרים? הפרמטר הזה נקבע במסגרת של דיון מאוד ארוך שנעשה יחד עם הכנסת - - - לא לא,

קראתי את כל הפרוטוקולים.

משנת - - - ועדת כלכלה. גבירתי מהחשב הכללי, בחוזה שחתמתם איתם כתוב 25%? לא.

זה פעם ראשונה שהחשב הכללי מודה בזה. בדיון הקודם לא הודיתם בזה. אנחנו השגנו את זה בדרך

בחוזה הם לא דרשו 25%. - - -מתבססים על החקיקה הרלוונטית, וזאת החקיקה הרלוונטית. עינת, הריביות אכן אושרו בחוק כביש חוצה ישראל שהוועדה הזו אישרה. השאלה אם השיעורים שלהם אושרו בוועדה.

הזכיין לא דרש את זה אפילו. אין ספק שהמדינה פה הפקירה את האינטרס של האזרח הקטן על ידי האינטרס שלה שהיא מצאה, על ידי זה שסללו לה כביש. בריביות על חוב חלוט אני חושב שהייתה פה הפקרות והפקעת מחירים בצורה בוטה ואני אומר את זה כדי שבחוזים העתידיים, הנה אני אומר, אני אומר את זה גם לנו. - - - לחוזים עתידיים והם גם מתעקשים. חשוב שזה ייאמר שזה מופקע, זה לא קיים בשום, יכול להיות שאני לא מכיר את הכל אבל לא נראה לי שיש אחוזים כאלה, כפי שאמר ח"כ מלכיאלי, אולי בשוק האפור. ואני לא רוצה לחשוב שהמדינה מאמצת נורמות כאלה מענפים אחרים. לכן אני חושב שזה מופקע, כדאי לקיים חשיבה חוזרת, נכון שאפשר להסתתר מאחורי חוזה, ומאחורי הסכם. אני חושב שצריך לגלות פה אחריות, נדיבות, ולנסות להביא למתווה של שינוי, מתווה ריביות ידידותי יותר. שוב אני אומר לך, אני מבין שצריך הרתעה, שמי שלא משלם שישלם את הריבית וזה, אבל זה צריך להיות משהו סביר ומרתיע באיזון הנדרש. אני קורא גם לזכיין, אל תסתתרו מאחרי ההסכם. גם אם יש לכם הסכם וזה נעשה בעוולה, צריך לתקן אותה. בהסכם זה גם לא כתוב. בחוק בוועדה של הכנסת הזכיין דרש דבר אחד,

הוא דרש שלא יהיה שינוי חריג בריבית. זה מה שהוא מבקש. בהתחלה זה היה 50% לשישה חודשים, הורדתם לו את זה ל-25% לשלושה חודשים. עוון אבות על בנים, חברי הכנסת אישרו להם את זה. אני אישית לא הייתי בתהליך החקיקה הזה אבל אפשר לדבר עם חברת חוצה ישראל שליוו ולהבין מהם - - - אבל הם מסתתרים מאחוריכם, אתם הרגולטור,

הוא רוצה להרוויח כסף, זכותו. אני מדברת על חברת חוצה ישראל שהיא חברה ממשלתית שליוותה את תהליך ה- - - זה חמור מאוד. אני חושב שאתם החשב הכללי צריכים לבוא לוועדת שרים ולהגיד 'אני מסכים בחקיקה למנוע את הריביות הנוראיות האלה בכל חוזה עתידי'. אתם מנעתם את זה.

אני חושב שהמסר פה ברור כי החוזים סגורים, הקושי שלנו באמת, יש קושי אמיתי,

יש הסכמים במדינת ישראל, לא הייתי רוצה שבמדינת ישראל תתפתח תרבות של אי עמידה בהסכמים במיוחד אחרי אתמול בלילה, אנחנו צריכים לכבד הסכמים לפחות עם משקיעים ויזמים כי זה אינטרס של הכלכלה הישראלית, אבל אני חושב שגם מותר לנו, המוסר מחייב ובשם השליחות, לקרוא, ואני בסוף הדיון הזה אקרא, אומר מספר הצהרות קשות וכואבות, אבל אני אקרא לזכייניות וגם לכם החשב הכללי וגם למשרד התחבורה שהוא לא יכול להיות משקיף ביציע השלישי בטדי על מה שקורה בכביש 6, ככה אני מרגיש ש- - - ומחכים שיעבור הזיכיון ונראה מה אנחנו עושים,

אני אומר לכם. בצר לי אני מנסה לקבל מזור ממשטרת התנועה. העלינו כאן כמה נקודות שבאמת אפשר להמתיק את הגלולה. כפי שאמרתי, זמן הפינוי בתאונות, זמן ההתערבות, אכיפה בסוגיה של עקיפות ועוד בעיות אחרות שאתם מכירים אותן יותר ממני בפרקטיקה. קודם כל אני מודה לכם על הנוכחות המכובדת ועל הרצינות, כיבדתם את הוועדה וזה ראוי לציון. אתה יודע מה, ברגע שכיבדתי אתכם גם נזפתי במקביל בגורמים האחרים ש- - - אני ראש מחלקת התנועה באגף התנועה וחסכת ממני להעיר את ההערה שמוזר שבדיון של כביש 6 נציגי כביש 6, הזכיין וכל השאר לא נמצאים פה ומשטרת ישראל שהיא החלק הקטן של הדיון - - - בזום הם נמצאים.

וגם אלה ששלחו לזום שלחו דרגים מסוימים ואתה יודע מה, הם לא באו עם צידה לדרך. השאלה כבוד היו"ר, לפני שאני וחברי יוסי שהוא ראש אגף המבצעים של אגף התנועה, לפני שאנחנו נתייחס לדברים שנאמרו כאן, אם לא נכון יהיה לשמוע קודם את נציגי המפעיל או כביש 6 אם הם נמצאים בזום. אנחנו רוצים לשמוע מכם סוגיות ספציפיות לתפקיד, אני לא מבקש מכם על נתיבים או השקעות בכביש, אנחנו רק סוגיות של אגף התנועה. ברשותך אני אתייחס לאותם חלקים בשאלות שנשאלו שיותר נוגעים אלי לתפקיד שלי ועמיתי יוסי יתייחס בהמשך קצת לנתונים כי דובר פה על אכיפה ועבירות, אז הוא יתייחס גם לעניין הזה. חשוב להבין כבוד היו"ר, שכביש 6 הוא כביש פרטי, והוא אחראי על ההתנהלות של הנסיעה והנסועה בכביש כי הוא מקבל כסף בשביל זה. משטרת ישראל, כשיש אירועים בכביש, קרי יש תאונת דרכים או איזו שהיא בעיה אנחנו כמובן נמצאים שם. אם יש הצרה כמו במנהרת חדיד מארבעה נתיבים לשלושה נתיבים בכניסה למנהרה, אין למשטרת ישראל שום יכולת להשפיע ולשפר את זרימת התנועה, אם יש ירידה מכביש 6 שאתה יורד לכביש 65 וכביש 65 כולו פקק אחד גדול עד אום אל פאחם - - - זה משפיע גם על הכביש. אז אין לנו הרבה, גם למשטרת ישראל, מה לעשות. אני לא מהנדס תנועה אבל יש כמות מקסימלית של כלי רכב שאפשר להעביר בנתיב בשעה. ברשותך, התייחסת לנושא של עקיפת המשאית, אז אני רוצה להסביר את החוק

כשיש שלושה נתיבים ויותר, החוק אוסר על משאית להיות מה שנקרא בנתיב השלישי. עדיין מותר במדינת ישראל למשאית לעקוף משאית, ועל זה שמשאית יצאה לעקוף משאית אני לא יכול לרשום דו"ח. זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על החלק הדרומי יותר שממחלף דניאל של כביש 1 כביש 6 שאתה ממשיך דרומה הוא חוזר להיות שני נתיבים, כשמשאית יוצאת לעקוף משאית, חוץ מלהתעצבן יחד איתך שאחת נוסעת על 85 והשניה עוקפת אותה על 90 קמ"ש, אני לא יכול לרשום לו על זה דו"ח כי הוא לא ביצע עבירה. מותר לו. בכביש שיש שני נתיבים מותר למשאית לעקוף משאית. אם בכביש 6 אני אמצא משאית בנתיב השלישי או הרביעי מימין הוא יקבל דו"ח, זה לא רק בכביש 6, זה בכל הכבישים האחרים. זה לגבי משאיות. לגבי הנושא של עצירה בשול, דיבר ח"כ יבגני, ודיבר על זה גם הנציג של הרלב"ד. כביש 6 הוא כביש מנוטר, כלומר מצולם, בכבישי ישראל הבין עירוניים שהם לא באחריות כביש 6, הם באחריות נתיבי ישראל, אנחנו מפרסמים ומודיעים 'נתקעת בשול, תחייג למוקד 100', המשטרה תגיע ואנחנו שולחים ניידות לאבטח את הרכבים, כביש 6 מחויב לשלוח את רכבי החרום שלו כדי לאבטח רכבים כאלה שנתקעו בשול וכן מי שנוסע הרבה בכביש 6 גם יכול לראות את שלטי האזהרה שלהם שאומרים 'נתקעת בשול חייג למוקד', לצערנו הרב חלק ניכר מאותם מקרים שבהם אירעו התאונות בהבנה שלנו של חקירת התאונה, לא הייתה פניה למוקד כביש 6. לגבי הנושא של אכיפה וטיפול בתאונות, תיכף ירחיב עמיתי, אבל בטיפול בתאונות צריך לזכור שמשטרת ישראל כשיש תאונת דרכים מגיעה לטפל באירוע. צריך לזכור עוד הפעם שאם אנחנו מדברים על תאונת נזק בלבד, וכפי שציין נציג הרלב"ד והנתונים שלנו מאשרים את זה, חלק גדול מהתאונות הן תאונות קלות בגלל חזית-אחור מה שנקרא, נזק בלבד, שזה החלפת פרטים, המשטרה בכלל לא מעורבת. במקרים האלה אני מצפה מכביש 6 שאם הם רואים שיש אירוע כזה בכביש, שישלחו את הרכב שלהם, שיעמידו גרר בכוננות, ביום חמישי האחרון נתקעה משאית במנהרת נילי, כביש 6 הוציאו גרר מאשדוד שיגיע למנהרת נילי כדי לפנות את המשאית ולפתוח את הכביש. מינהרת נילי זה - - - זה צפונית למחלף עירון. מאשדוד? הם לא מצאו גרר אחר?

אז הייתי מצפה שיהיה להם איזה שהוא גרר בסטנד-ביי אצלם במתחם של כביש 6. אבל למה שיתאמצו, יש להם הסכם, שום דבר לא ירתיע אותם. בשולי הדברים אני יכול להגיד לך שאנחנו בחלק מהמקרים מפעילים מתנדבים שלנו, אבל כשהבנו שכביש 6 מחייב אותם או את חלקם גם בכסף, הוא גם בא לגרור רכב הצידה כדי לפנות את הכביש וגם בחלק מהמקרים מחייבים אותם, אדוני צוחק, הם מחייבים גם ניידות משטרה שמבצעות אכיפה בכביש 6 בשנים - - - עד 2020, משטרת ישראל שילמה מעל 1 מיליון שקל לכביש 6 על נסיעה של ניידות לצורך אכיפה ופעילות מבצעית, זה כביש 6. זה נמצא כרגע איתם על שולחן הדיונים ולכן זו הערת אגב ולא - - - אם לא היו מחייבים הייתם כל הזמן בכביש שם.

עכשיו כשאני יודע שאתה הרבה בכנסת אדוני חבר הכנסת,

נוסיף עוד ניידות לכביש כדי לשפר את הבולטות שלנו שם. מכובדי היה פה הרושם, תתקן אם לא, נקרא לזה, היעדר הנוכחות שלכם בכביש 6 נובעת בגלל שהוא כביש פרטי בלבד או שגם נאמר לכם שעדיף שלא? ברשותך, אני אתן לאנשים להתייחס, כי לחלוטין זה לא נכון, אני אגיד בשולי הדברים, אם מישהו באמת מצפה, הוזכרה פה גרמניה, גם בגרמניה אתה לא רואה כל 5 קילומטר ניידת משטרה, ואם מישהו מצפה בכל 5 קילומטר לראות ניידת משטרה כדאי שהוא יעשה תיאום ציפיות. אין לנו בעיה שתהיו יותר, אבל תעדכנו בווייז. חברי ירחיב בעניין. אני אעביר ברשותך את השרביט לניצב משנה יוסי שרביט. אם יהיו עוד שאלות אלי אני אשמח. קודם כל צהריים טובים. אני לא אחזור על הדברים, אני רק אומר, צריך להגיד ביושר שכמות כלי הרכב, הנסועה ביחס לתשתית, גורמת לזה שיהיו שם עומסים כמעט על בסיס יומי - - - ואני לא חושב שיש מטה קסמים שיכול - - - - - - נתונים על מספר הרכבים שנוסעים בכביש.

זה לא ממנו. זה עובדתי, כל מי שחי ונוסע בכביש רואה את זה, גם אני בתוך זה, לא רק כקצין משטרה אלא כאחד שמשתמש בכביש. הכביש במצבים מסוימים ושעות מסוימות לא יכול להכיל את כמות כלי הרכב שבו. אם אתמול כשנסעתי, אני משרת באזור המרכז, לחיפה, שם אני גר, והיה עומס כמו שאנחנו מכירים מעירון לתות, אני מתוקף תפקידי בודק עם מרכז שליטה שלנו מה הסיבה, לראות אם יש תאונה או משהו, אומרים לי שאין כלום, אני אומר 'תבדקו עם מוקד כביש 6', אומרים 'עומס רגיל של החופש הגדול' זאת אומרת זה משהו שאנחנו מתעוררים אליו כמו שאנחנו יודעים בבוקר בבקעא ובכל מיני מקומות אחרים. לא שאנחנו צריכים להרים ידיים, אבל זה עובדתית וזה מצב שאנחנו מתעוררים אליו גם בחגים. היום - - - זה לא משהו שלמשטרה יש מה לעשות.

לא הבנתם אותנו, אנחנו לא באנו בטענות. למה ביקשתי שתהיו נוכחים בדיון? לא העמדתי עליכם את כל הדיון לכן גם הודיתי לך שהגעתם בהרכב מכובד. אנחנו מבינים איך נוצרים עומסים אבל יש עומסים שהם לא גזירת גורל. אם יש משפך מסוים שחוסם זה מחייב התערבות, שבצומת מסוימת יש עומס מובנה, אנחנו בשעות האלה רואים מכוון תנועה. אם אני יודע שביציאה לוואדי ערה שם העומס הוא בגלל שבהמשך הקיבולת היא בעייתית, מישהו צריך לנסות למזער, לצמצם, להמתיק את הגלולה המרה הזאת. הרי אדם שנוסע לצפון, אתה לוקח בחשבון שיש לך עומס בוואדי ערה או בעין תות. אנחנו מדברים על זה ש, הדיון הזה לא נולד בגלל הפקקים המסורתיים. יש למשרד התחבורה,

תכניות להרחיב את כביש 65, אין לי מושג מתי זה עומד לצאת לפועל, אבל כמו שאמרתי אם עומס התנועה היה רק עד צומת כפר קרע, אז אתה צודק, היינו שמים שם שוטר שיפתח את הרמזור ויזרים את התנועה, אבל העומס והפקק מגיע עד אום אל פאחם בדרך כלל, ואז אין לי מאיפה להזרים. אני יכול להגיד לאדוני שבמקרים למשל שיש תאונות דרכים אז אנחנו יודעים לחסום רמפות,

שאדוני קורא משפך, אם אני מכוון נכון לדעתו נקרא רמפות, רמפות עליה או רמפות ירידה, אנחנו יודעים בעת הצורך לחסום רמפות, לא לאפשר לכלי רכב לרדת או לצאת במקרים מסוימים כי יש תאונה, כי לא רוצים להכניס עוד כלי רכב. עושים את זה. עושים את זה על בסיס שגרה כשיש לנו תאונות, וכשיש תאונות אז על בסיס שגרה המשטרה מגיעה לטפל בתאונה וחלק מהטיפול בתאונה אדוני זה לא רק הטיפול בזירת התאונה עצמה, אלא זה גם הטיפול בהפניה של כלי הרכב שכבר תקועים בכביש, לצירים חליפיים מה שניקרא, ופריסה של ניידות שלנו באותם צירים חליפיים כדי לאפשר הזרמה של התנועה מתוך הבנה שאנחנו הולכים לייצר שם עומס כשאנחנו מסיטים את התנועה. אני אמשיך, אנחנו גם בתקופת החופש הגדול אדוני וגם השמיים אמנם פתוחים אבל כנראה לא כל כך, עדיין מעל מיליון ומשהו ישראלים שבדרך כלל בעונה הזאת נמצאים בחו"ל, נמצאים בארץ, כולם מטיילים עם הילדים, זו התקופה שאין בה קייטנות והכבישים עמוסים, ולכן גם כשאני מדבר איתך על הפניית תנועה למקומות אחרים והזרמת תנועה, אנחנו די מוגבלים, ולגבי הסקרנים, עם ישראל עם סקרן. אני יכול להגיד לאדוני, אני הרבה מאוד שנים בתנועה בתחום חקירת תאונות הדרכים, אני יכול להגיד לך שבעבר ניסינו לבדוק את הנושא של פרגוד שבחלק ממדינות בחו"ל קיים כדי נגיד להסתיר תאונה קשה, שלא תהיה סקרנות, אז גם נתקלנו במקרים שאנשים יצאו מהאוטו ובאו מעל הפרגוד לשאול מה קורה פה ומה קרה פה, כי עם ישראל על כל גווניו כולם סקרנים. בואו נלמד עליו זכות, גם רוצים לסייע לעתים. כשאנחנו מטפלים בתאונה אז חלק מהטיפול של הסיירים בתאונה זה הטיפול עצמו וגם הטיפול בלגרום לזרימה של אותם נתיבים שאפשר, וגם מה שנקרא, להזרים את הסקרנים, אבל אם נהיה אולי פחות סקרנים התנועה בנתיבים הנגדיים אולי תזרום יותר טוב, אבל אנחנו משתדלים גם שם לעשות כמיטב יכולתנו. אני מצטער שוב על ההתפרצות לדבריו של מר שרביט. אני אגיד ככה, נושא הזרמת התנועה, זה מקצוע לכל דבר ועניין שאנחנו באגף התנועה נותנים עליו את הדעת בכל כבישי ישראל ובין היתר גם כשאנחנו נדרשים במקרה של תאונה בכביש 6, הפנייה לצירים חלופיים זה מערך שלם של עשרות ניידות שנותנות מענה, כי אם אתה מסיט אותו במקום אחד אתה מקבל אותו במקום אחר ואתה חייב לראות תמונה רחבה, ובשביל זה יש מרכז שליטה של אגף התנועה שאם צריך גם מעלה מסוק, אם צריך גם נותן התייחסויות לזה בווייז, לאן להפנות את הנהגים וכמובן הסבה של שוטרים במחלפים אחרים הכל כדי להזרים, וזה נכון בכבישי ישראל וגם בכביש 6. אם אני אתמקד לגבי כביש 6, משטרת ישראל פועלת בכביש 6. רק כדי לתת נתונים, בשנת 2019 שהסתיימה נרשמו שם דו"חות שונים ועבירות שונות ממהירות ועד סטיות מנתיבים וכולי, 22,612. אין לכם מניעה לפעול בכביש 6. אז אני אומר, אם רשמנו 22,612 דו"חות משנת 2019 וב-2020 שעוד לא הסתיימה רשמנו 11,966, אז כנראה שאנחנו שם, פועלים ומטפלים. הפעילות הזאת מתבצעת מי כנגד משאיות, עבירות ייחודיות למשאיות מטען וסטיות מנתיבים ועד עבירות מהירות. רק על מהירות נרשמו 2,697 לכל "הטייסים" שנמצאים שם, אנחנו שם מבצעים את האכיפה הזאת כמו גם כנגד מה שציינת בנושא של המשאיות. יש באגף התנועה יחידה מיוחדת שמתעסקת ברכב כבד, במשאיות, שהיא פועלת בציר הזה. יש לנו פעילות בכביש 6 לאורך השנה שאנחנו מגדירים אותה תחת שינוי תרבות הנהיגה, שמתבטאת מהעלאה והורדה של נוסעים על כביש 6, מי שנוסע רואה את זה, אז אנחנו מתעסקים בזה, ועד כמו שציינתי נושא של משאיות עם משקל יתר ובכלל איך שהן נוסעות, כמובן נהגים פרטיים עם הנושא של מהירויות ועבירות אחרות, יש לנו גם פעילות גלויה וגם פעילות סמויה. יש לנו לאורך כל היום עד הלילה בכל רגע נתון ארבע ניידות שהן לא אם יקרה אירוע, הן נמצאות על הכביש לכל אורכו, לפני שיקרה אירוע, שהן נמצאות על הכביש. כל הפעילויות האלה מתקיימות כל יום כל השנה. נתתי רק נגיעה לשאלה שלך אם אנחנו שם. אז אנחנו שם ובתוך כל זה יש את ההיבטים כמו שציין חברי. מה קורה כשיש תאונה? כשיש תאונה מחויב שתגיע לשם ניידת תנועה כי כל הזזה שלו באמצעות גרר או דבר אחר, לא יכול גרר להזיז לבד אם לא תהיה נוכחת ניידת תנועה, אם הוא ינסה לבד אני לא בטוח שהוא יסיים את המלאכה לפני שיוריד אותו שם מישהו, לכן מגיעה לשם ניידת - - - אתם מייחסים משקל למהירות התגובה בכביש 6 לעומת כבישים אחרים שיש בהם פתרונות? אנחנו מבינים מה זה כביש 6, יש עוד כמה כבישים שציינו כאן שהם משמעותיים לא פחות, 2, 4. כן אבל שם אם נתקעת, אתה יכול לחפש חלופות. פה אין לך חלופה.

אנחנו מגיעים לשם, הסיפור של הגרר שצוין כאן הוא לא בשליטה ובאחריות שלנו - - - לא, מהירות ההגעה שלכם, אתם נותנים - - - בין עם אלה שנמצאות ובין כמובן עם ניידות נוספות. תודה. עו"ד טליה ירושלמי יועצת משפטית של חברת כביש חוצה ישראל. שלום לחברי הכנסת. אני רוצה להתייחס בשתי הערות קצרות. ההערה הראשונה, אני חושבת שכמעט התייתרה לאור הדובר האחרון, זה לא כביש פרטי, זה משאב ציבורי בניהול של זכיין פרטי, הזכיין צריך לפעול לפי חוזה הזיכיון ולפי הדין, ולמשטרת ישראל יש סמכות ואחריות בכביש הזה כמו כל כביש אחר. שוב, זה ברור מהדובר האחרון. זה שהכביש מנוהל, אני מניחה שזה מוריד עומס מהמשטרה בעניין הזה ופועלים בשיתוף פעולה עם המשטרה, ככל שאנחנו יודעים. ההערה השניה, והיא יותר מהותית, זה לגבי חוזה הזיכיון. חוזה הזיכיון, אנחנו כרשות ממונה מטעם המדינה, מקווה שעושים את תפקידנו הראוי ועומדים על זה שהזכיין ימלא את כל ההתחייבויות שלו לפי חוזה הזיכיון. הצד השני של המטבע זה שגם המדינה צריכה למלא את ההתחייבויות שלה. הזכיין הזה של כביש 6 התבקש להביא מימון, משהו כמו 5 מיליארד שקל בזמנו, בשביל לבנות את הכביש, ובתמורה הוא גובה את האגרה. אנחנו שמרנו לעצמנו בחוזה למדינה אפשרות להורות כל הוראה שהמדינה רוצה בנוגע לאגרה כדי שידינו לא יהיו כבולות, ובתנאי שנחזיר לזכיין את הפסד ההכנסה. הזכיין לקח הלוואות, הוא צריך להחזיר הלוואות, הוא לא היה מצליח להביא מימון אם המדינה הייתה שומרת לה את הזכות לעשות מה שהיא רוצה ולא משנה מה כתוב בחוזה. אז נראה לי שברור, שכן יש חוזה שהזכיין מחויב על פיו, המדינה מחויבת על פיו - - - לא נתת לי להתאפק אבל אני אומר לך משהו. אם אני הייתי המדינה שעושה איתכם את ההסכם, הייתי גם מודד לכם את ההכנסות לאורך שנים מסוימות והייתי מחייב אתכם לשלם תמלוגים למדינה על הרווח הבלתי צפוי,

מצוין, היו"ר. אני מהצד של המדינה. אני מהרשות הממונה מטעם המדינה ויש בחוזה מענה בדיוק למה שהעלית. יש גם התחלקות מעבר להכנסה מסוימת שיש חלוקת הכנסות עם המדינה והמדינה הרוויחה הרבה מאוד מיליונים מהכביש הזה, ובנוסף יש מנגנון תלת שנתי שמעדכן את האגרה, כך שאם הרווחים עולים על המצופה, מורידים את מחיר האגרה וגם הנהגים נהנים מזה שמורידים את מחיר האגרה, כלומר לא רק המדינה, גם הנהגים. ומשך השנים כמה וכמה פעמים ירד מחיר האגרה. לא חשבתם על כך שהריביות מופקעות ואולי אפשר לעשות איזה התאמות במשך השנים? הנקודה של הריבית, וזה נכון, זו ריבית יחסית גבוהה, זה בתקנון. זה בכלל לא בחוזה הזיכיון, זה בתקנות, וזה ניתן כאחד הכלים לאכיפה לזכיין. צריכים לזכור שבזמנו מדובר היה בכביש אגרה ראשון בארץ, מוסר התשלומים בארץ לא מהמצטיינים בעולם והזכיין לקח על עצמו את הסיכון של הגבייה, זה לא סיכון שמוטל על המדינה. כן אבל עברנו כמה שנים מאז והתרבות של החברה הישראלית שאנחנו אוהבים לחבוט בה, השתפרה. אתה צודק, והיום זה אכן נראה גבוה, זה נמצא בתקנות, וכרגע כיוון שזה בתקנות הזכיין רשאי להסתמך על זה ואם נתקן את התקנות הזכיין רשאי לתבוע בגין שינוי בדין. כרגולטור שאלתי אם נשקלת האפשרות לתקן את זה בתקנות. להמשיך את ההרתעה, אני שוב אומר, צריך לייצר הרתעה כדי שלא יהיה מנוס ויהיה צריך לשלם את האגרה וגם את הקנסות אם צריך, אבל לא בצורה מופקעת. צריך לאזן בין ההרתעה לגבי גובה הריבית. נכון, אבל המצב הנוכחי שזה כבר בתקנות ושינוי בתקנות, המשמעות שלו הוא שינוי בדין. ומבחינה זו הזכיין יכול לתבוע בגין שינוי בדין. תודה רבה. אבי דור בבקשה. אחרי כל מה שנאמר אין לי הרבה מה להוסיף. אתה יכול לענות לשאלה שלי. רק כמה משפטים ואז אני אענה. קודם כל יש פה מקרה יוצא דופן - - - תציג את עצמך ואת תפקידך בבקשה. אני מנכ"ל דרך ארץ high way, זכיין של כביש 6. יש פה פרויקט שהוא אני חושב דוגמה ומופת לשיתוף פעולה נכון בין סקטור פרטי לסקטור ציבורי. הרושם שמצטייר מהדיון כאילו הזכיין לא אכפת לו מה קורה עם המשתמשים הוא ממש לא נכון, הזכיין והמפעיל, חברת ההפעלה - - - בוא תשכנע אותנו, תשנה לי את הרושם. אנחנו משקיעים המון בתחזוקה ובהפעלה השוטפת של הכביש ובניהול כדי שהתנועה תזרום. זו הזדמנות גם לומר תודה לנציגי משטרת התנועה שלאורך השנים יחד איתנו עובדים כדי שהתנועה תזרום טוב והטיפול בתאונות דרכים ובמפגעים אחרים מתבצע אני חושב שנכון, וגם - - - תגיד לי, זה נכון, למרות שזה שולי, נכון ששלחתם גרר מאשדוד למנהרת נילי? למיטב ידיעתי לא, אבל נמצא פה המפעיל וכשאני אסיים נשאל אותו אם זה נכון. למיטב ידיעתי - - - הסתבכתי אתכם. יש זכיין, יש מפעיל, יש רגולטור. יש סמנכ"ל שבא, אני לא יודע למה הוא עלה לדיון, אפילו לא הצלחתי להבין ממנו כלום, אין כתובת אחת. המפעיל מפעיל עבורנו את הכביש ואני אומר לך שוב, התשובה לשאלתך, לא נשלח גרר, אבל היות ואני אדם שרוצה לדייק בדבריו, נאשר את זה תיכף, אם עמיחי וחגי שומעים אותי תאשרו לי בוואטסאפ ואז לא נצטרך להעלות אתכם. אני רוצה לדבר על הפקקים. הפקקים והעומסים בכביש, הכביש נבנה וזה סיפור הביצה והתרנגולת, הכביש נבנה וסביב הכביש הייתה התפתחות אורבנית אדירה והתפתחות של תעשיה. ההתפתחות הזאת יוצרת ביקושים נוספים לכביש והביקושים לכביש הם הרבה מעבר ממה שצפו. כמו שטליה אמרה יש מודל שמאזן מבחינת התמורה של הזכיין ואנחנו לא נהנים מהגידולים האלה מעבר לצפי במודל הפיננסי המקורי והאגרה כל שלוש שנים קטנה בהתאם לתנועה שבו, ובתוך השלוש שנים המדינה נהנית מנתח מרוב הסכום העודף מעבר לתחזית. אתה מבין אותי שאני פה בקטע של האזרח. המדינה מעניינת אותי אבל לא בקטע הזה. אז אני מסביר שוב, האזרח נהנה מההפחתה של האגרה במודל הזה. לגבי הפקקים, אני חושב שעדיין כביש 6, למרות כל מה ששמענו היום, רמת השירות בו טובה מכבישים אחרים בארץ, רק להזכיר שהאגרה פה הוטלה לא כדי לנהל תנועה, אלא כדי לממן את הכביש. וצריך לזכור את זה, להבדיל למשל מהנתיב המהיר לכיוון ירושלים שהפרויקט הזה, מהותו הייתה ניהול תנועה והאגרה היא אגרת גודש ומשתנה לפי התנועה, בכביש 6 האגרה קבועה לאורך כל שעות היום והיא נועדה במקור לממן את הקמת הכביש וכך היה. יש דיונים בשנה-שנתיים האחרונות וצצו רעיונות מול המדינה, אני מקווה שהם יבשילו בקרוב ונוכל להתחיל את התכנון של איפה שאפשר בתוך הקו הכחול להרחיב את הכביש. לגבי הסוגיה של עקיפות המשאיות, שוב, אם הכביש באמת יורחב, יש רעיונות ופתרונות כאלה ואחרים, שגם יקלו בהיבט הזה, בואו כולנו נזכור שעל כביש 6 נוסעות משאיות באחוזים פי 2 מכל כביש אחר בארץ, וזה פינה מקום במרכז הארץ, במקום שהמשאיות יסעו במרכז הארץ הן נוסעות בכביש 6 ולכן אנחנו מתמודדים עם 13% משאיות, המשאיות הם אחד הלקוחות החשובים, אני חושב שגם אם דנים בזה צריך לתת להן פתרון סביר. אין לנו עניין להגביל אותן, זה חלק מהצמיחה הכלכלית במדינה הזו, אבל צריך לדעת לחיות לצד כל דבר. לכן אני אומר, אם יהיו ארבעה נתיבים, למשל רעיון שעלה, זה בוא נגביל אותם לשני נתיבים ימניים, נאפשר להם עקיפה אחד של השני, אבל בתוך שני נתיבים ימניים ואת כל ארבעת הנתיבים להשאיר פתוחים לפרטי. לגבי אכיפה, יש גם שיטות אלקטרוניות לאכיפה של דברים כאלה ואפשר לפתור את זה, כמו שכל הכביש הזה הוא אלקטרוני, ובעצם כל הגביה היא לאחר שימוש, מה שיצר אגב אתגר לגבי האכיפה. זהו פחות או יותר מה שיש לי להוסיף אלא אם יש עוד שאלות, רק תשובה שאני חייב לכם, קיבלתי וואטסאפ שהסיפור של הגרר לא נכון והוא לא יצא מהיכן שטענו שהוא יצא, והמפעיל אומר שאנחנו כזכיין וכמפעיל יודעים גם לגרור משאיות רק שצריך שיתוף פעולה של גורמים אחרים. אם הטענה הזו עלתה כנראה שלקח לגרר זמן להגיע. כנראה שהשוטר היה שם והגרר לא הגיע. אבל לא משנה, אני לא רוצה שזה יהפוך לליבת הדיון. זה נפתר בלי הגרר אדוני, בסוף לא היה צריך את הגרר. אני מניח שאחרי הדיון ניצור קשר עם השותפים שלנו במשטרת התנועה, נדבר על זה וננסה גם את הסוגיה הזאת לפתור. הכביש כמו שאמרתי הוא כביש שנשמר לאורך שנים ברמה מאוד גבוהה, ואנחנו נעשה הכל כדי שהתנועה בו תזרום כמה שיותר טוב, אחד- כי אנחנו משרתים את הציבור הזה, כך אנחנו תופסים את עצמנו ושתיים כי זה גם נכון לנו. תראה, אני אגיד לך מה הקושי בדיון הזה. קושי מבני, קודם כל יש הסכמים, חוזים סגורים, אין לך שום אינסנטיב במישור הזה בכלל אין לך אפילו שום סנקציה או אינסנטיב בגלל המבנה שרצו לסלול את הכביש וכך היו ההסכמים. מצד שני, מה אני מצפה מדיון כזה? וזה אני לא שומע בצליל. אם הייתי עכשיו אבי דור שבא לדיון הזה, לא היית מספר לי את הרקע כי כולנו מכירים את הרקע איך נולד כביש 6, לכן אפילו לא נתתי למשרד התחבורה להתבטא. הייתי מצפה בדיון כזה לבוא עם נתונים איזה צוותי התערבות יש לכם במצבים כאלה, הפעולות שננקטות וצוותי ההתערבות שלכם. זה לסוגיית הפקקים. היית צריך לתת נתונים, זמן הגעה, כשבאים לדיון כזה אלה הנתונים שהייתי מצפה לקבל. אם יותר לנו, אני מציע שחגי טל או עמיחי יתארו לכם את צוותי ההתערבות שיש לנו ומה אנחנו עושים כדי להמנע מפקקים. אני התמחיתי לנהל ועדות ולא לחלוב פרות. אני מנסה לחלוב מידע מתחילת הדיון הזה ואנשים מתקמצנים. אני מנסה לתמרן בין דובר כזה שבתפקידו השני, שלישי - - - בבקשה. צהריים טובים. אני מנכ"ל חברת ההפעלה. חברת ההפעלה מפעילה באופן קבוע חמש ניידות סיור לאורך כל הכביש, 24 שעות ביממה. אנחנו שולטים על הכביש באמצעים דיגיטליים ואנחנו בקשר עם כל גורמי ההצלה. העניין הוא שאנחנו יכולים להגיע לכל לקוח, אנחנו מגיעים אליו בערך ברמה של בין 20-25 דקות, אנחנו מודדים את זה ואנחנו גם יודעים לדעת את כל הנתונים האלה בהתאם לניטורים שלנו. איפה הבעיה שלנו? בדרך כלל כשאנחנו באים, אם אנחנו יכולים לפתור את הבעיה שזה לעזור להחליף צמיג, לתת מים, לתת את הדלק למי שנתקע, אז אנחנו עושים את זה, ודרך אגב השירותים האלה ניתנים בחינם ללא עלות. אנחנו עושים קרוב ל-10,000 אירועים כאלה בשנה, שבהם אנחנו מסייעים ללקוח ונותנים להם את האפשרות לצאת כמה שיותר מהר בלי להתקע. הבעיה שבתאונות כאשר יש תאונות לא עלינו, אנחנו באים ונותנים את המענה הראשוני וממתינים להגעת המשטרה, ואנחנו כפופים להוראות שלה, כשהיא נותנת לנו את האישור לפנות את הדרך, אנחנו מפנים. עד אז אנחנו ממתינים למיצוי כל הפעולות של המשטרה. עבודות אחזקה עושים בכביש 6 ב-99% רק בלילה, אין דבר כזה, אלא אם כן זו עבודת חירום שלא תוכננה מראש והיא נועדה כרגע לגרום לשיפור הבטיחות של הכביש, רוב העבודות מתבצעות בין 22:00 בלילה ל-5:00 לפנות בוקר בשעות שהכביש לא עמוס, ולכן ככל שזה נוגע לחברת ההפעלה ולזכיין, הנושא של הפקקים הוא קורה בגלל עומסי תנועה, בגלל עודף ביקוש, כאשר השלושה, וארבעה או שני הנתיבים בכל מקום לפי הקטע שלו, פשוט לא מכילים את כל הביקוש שיש. לכן מה שאמרו כאן הדוברים מקודם, להרחיב את הכביש בעוד נתיב זה ייתן פתרון, זה חלק מהפתרון, ואנחנו חייבים לזכור שכביש 6 הוא צינור, הוא לא עומד בפני עצמו, כמו שנאמר על ידי כמה דוברים אחרים, אתה מגיע לעין תות ונסעת בכביש 6, ובכל כביש 6 אין שום בעיה וכל הנתיבים פתוחים וכל התנועה זורמת, אבל אתה מגיע לעין תות כשאתה נוסע צפונה ובינינו למנהרות של יקנעם יש כרגע עבודות וכולם נעצרים כי זה אזור של אתר עבודות, והפקק נגרם בכלל לא בגלל כביש 6. יש גם בגלל כבישים אחרים, אותו דבר ואדי ערה בכביש 65. אנחנו מבחינתנו כאשר יש אירוע שבו נגרמת הפרעה לתנועה, כל החברה על הרגליים וכל מי שיש לו יד ומעורבות בעניין הזה הולך ומנסה לפתור את הבעיה ככל האפשר יחד עם כל הגורמים האחרים. תודה רבה. אני רוצה לסכם את הדיון. הוועדה קוראת למשרד התחבורה ומשרד האוצר לבחון אפשרות לשנות את הסכם הזכיין ולהטיל על הזכיין חובה להחזיר לנוסעים אגרה במקרים שבהם מקטע הנסיעה היה פקוק בזמן שהוא עולה על הסביר. הוועדה דורשת ממשרד האוצר להעביר לוועדה אומדן עלות שתוטל על תקציב המדינה בגין שיפוי של הזכיין עד ל-9.9.2020. הוועדה קוראת למשרד התחבורה ומשרד האוצר לפעול לתיקון הסכם הזכיין עם המפעיל של כביש 6 במסגרת משא ומתן שהם מקיימים עמם לשם מימון הרחבת כביש 6, לרבות לעניין שיעורי הריבית ולעניין שיפוי הנוסעים שזמן הנסיעה שלהם בכביש היה חריג מעל למצופה. הוועדה קוראת לשרת התחבורה להביא לאישורה תיקון לתקנות כביש האגרה, כביש - - - הפחתה בריבית המושתת בגין עיכוב התשלום. הוועדה קוראת לחברת דרך ארץ לפעול לפינוי מיידי של רכבים שמהווים הפרעה לתנועה. הוועדה קוראת למשרד האוצר והתחבורה להגיש לוועדה דו"חות לאורך כל שנות פעילות כביש 6 על גובה ההכנסות שהמדינה קיבלה מהזכיין על רווח עודף. הוועדה מודה לכל מי שהשתתף בדיון.

עם מניעת עומסים ופקקים על ידי הזכיין העתידי בכל חוזה ובכל הסכם, כמו כן את שיעורי הריביות לאור הלקחים שנלמדו מהשנים שהזכיין מפעיל את כביש 6. תודה רבה הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:05.